הנושא הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט)(הוראת שעה), התשפ"ג-2023. בוא נגיד שאני האמת לא רואה טעם בדיון לפי ההבהרות שקיבלתי גם מהשב"כ וגם מהמל"ל, רק יש לי שאלה אחת פשוטה, כל פעם אתם מבקשים הארכת צו, למה אתם לא מתקנים את החוק, הכל טוב ויפה ואני יודע שכל דבר לוקח זמן במדינה הזאת, אפשר להעביר את החוק הזה בשבוע, שבוע וחצי מעבירים את החוק של התיקון, תעשו רישיונות כמו בכלי ירייה ונגמר הסיפור, למה הם צריכים לאבד את הפרנסה בגלל שאתם אין לכם זמן לעשות את הנוהל ולחוקק את החוק? להתייחס ברשותכם? כן תגידו לי עכשיו מה משתנה, אני מעביר לכם את הצו תוך כמה זמן יהיה חוק? ראשית שמי ישראל אבישר, אני מנהל האגף לרישוי ופיקוח כלי יריה במשרד לביטחון לאומי, מבחינת רקע ופרספקטיבה, בעצם מאז אוקטובר 2021, כשבעצם ביקשנו לראשונה ממשרד הכלכלה להשית את הצו הזה, אנחנו מיד התחלנו מה שנקרא תהליכי חקיקה. עובדתית תיקון חוק כלי ירייה 2023, מסדיר בצורה ברורה את העברת האחריות או חלוקת האחריות. זה מה שצריך לעשות כן. יש, כלומר יש תיקון חוק. אבל אין.

אז אני אסביר ברשותך, תיקון חוק כלי ירייה 2023, בעצם א' עבר בקריאה ראשונה, ולאחר מכן בוועדת ביטחון הפנים אישרנו את הנוסח הסופי אחרי דיוקים שונים, ובעצם פיזור הכנסת גרם לכך שהוא נעצר, אז התהליך התקדם א' בהיבט של החקיקה. מעבר לחקיקה הוא גם התקדם בהיבט של המוכנות של המשרד ושל האגף לקבלת אחריות, חשוב שהפורום רק יידע מה רציונל החלוקה, כי יש פה חלוקה שאמורה גם בחקיקה החדשה להשתמר בין משרד הכלכלה למשרד לביטחון לאומי. לי זה לא חשוב אני אומר לך את האמת. מאה אחוז, אם זה לא חשוב אני לא אציג. שיעבירו חוק זה הכל. אבל הממשלה מתכוונת להחיל דין - - שנייה,

אני הבנתי שאתם נפגעים מזה, אבל יש עוד מצבים שצריך לטפל בהם, לא רק בנושא שלכם, אלא יש בעיות לאומיות ואי אפשר להתעלם מזה, עם כל הכבוד לכולם. קודם כל נעים מאוד, גיא יצחקי אלפא טקטיק על איירסופט, תראה אנחנו ניהלנו מגעים מול אגף רישוי כלי ירייה לאורך כל ההליך, כאשר הייתה לנו דרישה אחת בלבד, רישוי כמו שאתה אמרת. אנחנו ביקשנו רישוי עבור הכלים, כדי שאנשים יוכלו להחזיק את זה בצורה פרטית. בסדר, יש אבל חוק, אתם מביעים התנגדות לחוק? אנחנו הבענו התנגדות נחרצת. אתם מכירים את הצעת החוק הקיימת? אנחנו מכירים את הצעת החוק. נו אתם מתנגדים לה? אנחנו מתנגדים לה אם היא תעבור ללא החזקה, אנחנו מבקשים לאפשר החזקה. רגע, זה דיונים בוועדה, כרגע אין כלום. אנחנו הבנו שהיום כנראה הצו יאושר, רצינו לבקש שהיושב ראש דרך הוועדה יבקש, לנסות לבצע חקיקה יותר רחבה.

זה לא אצלי, זה לא בוועדה שלי זה בוועדה אחרת, לכן אני לא יודע למה מביאים לי את הצו בכלל אבל לא משנה.

אני מדבר על מה שקשור למשרד הכלכלה, יש למשרד הכלכלה עדיין חלק ניכר מהתחום שנשאר, שזה עוד בעיה. בסדר זה בין המשרדים, אני אין לי בעיה לקחת את הדבר הזה ולוותר עליו, אני לא צריך את זה, זה בוועדה לביטחון פנים, אז שיהיה בוועדה לביטחון פנים, גם הצו וגם הכל, לא יודע למה מביאים לי את זה. הצו כרגע לא בסמכות של הוועדה לביטחון לאומי, הוא בסמכות של ועדת הכלכלה, מכיוון שמדובר על צו מכוח פקודת היבוא והיצוא. בסדר, והחוק שמה?

זה תיקון לחוק כלי הירייה שהוא בסמכות הוועדה. אוקי אין בעיה, זה לא משנה לי. אדוני היושב ראש אשמח להתייחס. אתה גם? לא אין צורך, אין צורך. אני מלשכת המסחר. אין צורך הבנו את הבעיה חבר'ה, לא צריך אין חובה לדבר תאמינו לי.

לא חובה לדבר לשכת המסחר, לא חובה תעזוב את זה.

הבנו את הבעיה בשביל מה הדיבורים, אתם רק רוצים לבזבז זמן. לא ממש לא.

עזוב אתם מזכירים לי את המועמדים שיוצאים ברשויות רק כדי שהתמונה תהיה בפלקט, למרות שהם יודעים שאין להם סיכוי,

תראה אנחנו מבינים שכנראה הצו יאושר. אמרתי לא צריך לדבר נכון? אני קובע מי מדבר ומי לא, לא אתה. טוב אני רוצה להבין, אני רוצה פה התחייבות, תוך כמה זמן הצעת החוק מתחילה לידון בוועדת ביטחון פנים, אם לא אני לא מאשר לכם כלום, אני אומר לכם את האמת,

אני לא מאמין לאף אחד בדברים האלה, היו לי המון מקרים שהתחייבו לי האוצר, כולם התחייבו והחוקים לא זזו לשום מקום כי עבר והנושא התגלגל, אני לא מבין למה עד עכשיו הנושא לא טופל, אבל עזוב אני רוצה התחייבות. אני אומר דבר כזה, אתמול בעצם היה דיון. כן, תחילו גם רציפות, למה אין רציפות? אתמול היה דיון אצל השר לביטחון לאומי, הוצג לו מה שנקרא מתווה החקיקה, ככלל המגמה היא להמשיך עם מנגנון החקיקה, מכיוון שבאופן כללי, שנייה רגע אני רק רוצה להציג את כל המורכבות ממש בחצי דקה. איזה מורכבות? לתת דין רציפות יש מורכבות? איזה מורכבות אני לא מבין, על מה עוד צריך לעשות דיון חוזר על מה? על מה עוד צריך לעשות דיון בכלל, מה כל דבר זה דיונים? היה כבר דיונים על זה, אישרו את זה במשרד לביטחון פנים בזמנו, תריצו את זה, אז מה, מה עוד צריך? לא כל דבר צריך לעשות דיונים, יש לו עוד דברים אחרים לעשות, על מה כל דבר דיונים על מה?

אנחנו רק נעביר את העמדה של השר שנקבעה אתמול, אתמול הנושא הזה הוצג לו. הוא בעד או נגד? אני אציג ממש בקצרה. לא תענה לי. בכלל הוא בעד, אבל הוא ביקש פרק זמן ללמוד את הנושא ולשמוע את כלל ההשפעות.

זו העמדה של השר, אני לא מוסמך לקבוע אחרת. יש לך עד אוגוסט, אני אומר לכם את האמת, עוד חצי שנה אני לא מאשר את זה, הנה אני אומר לך, לא מאשר את ההארכה שיהיה מה שיהיה, פעם אחת ולתמיד אתם צריכים להבין, תעשו את העבודה שלכם, מה העניין הזה אנשים נפגעים, כולם נפגעים ואתם יש לכם זמן לכל דבר, זה ההארכה הראשונה על מנת שתהיה הארכה אחרונה, על מנת שתהיה הארכה נוספת, אתם צריכים או לפטר אותי מהוועדה או להעביר את זה לוועדה אחרת, לא יהיה דבר כזה יותר נגמר, אתם צריכים לבוא ולהגיד, לעשות את זה עד אוגוסט, החוק הזה בספר החוקים, אני אומר לכם לא יהיה, תשכחו מזה, מה זה הדבר הזה? זה דן וזה עושה דיון וקובע, יש לו מספיק דברים השר לביטחון פנים, על מנת ללמוד אלף נושאים אחרים יותר חשובים מהנושא הזה. זה נושא ברור שצריך לעשות תיקון לחוק,

לא צריכים בשביל זה אף דיון, הבנו את זה מיד, מה צריך פה דיונים? הנה אני מודיע לכם, לא יהיה הארכה נוספת. איפה השב"כ והמל"ל פה? המל"ל פה, אז הנה שתדעו, מה שאתם אומרים אתם צודקים, אבל אתם צריכים לדאוג כמל"ל יש לכם את היכולת שהחוק הזה יעבור, אם הוא יגיע לכנסת ובכנסת הוועדה תעשה דחיות אני לא יודע מה ולא תעשה,

אז אין לי מה להגיד, אבל זה חברי הכנסת, אבל אם זה קשור בכם, אתם תדאגו עד אוגוסט, שהחוק הזה יהיה בספר החוקים זה הכל, ושמה במקום לכל מה שאתם טוענים, זה בוועדה שדנה בחוק, זה לא על האישור של הצו, הצו יאושר, זה לא משנה מה תגידו, הנה אני אומר לכם חבל על הדיונים. הצו היום יאושר ולכן אין טעם בדיונים, אבל הם צריכים עד אוגוסט שהחוק הזה יסתיים זה הכל. היושב ראש, אבל גם בנוסח הצו הצענו הצעת ייעול. אבל זה אחר כך.

אם אתה מאשר את נוסח הצו הם לא יוכלו לתקן אותו, הצענו הצעה אפילו קטנה.

רק כדי לאפשר, אני אתן לך דוגמה. כשנקריא תגיד, כשנגיע לסעיף שאתה מדבר, כשנגיע לסעיף. ערן טל לשכת המסחר, אבל אשמח רק להציג את זה לפני שאתם מקריאים כדי שתבינו את הרעיון. לא, לא צריך לא צריך, מה לשכת המסחר, יש פה בעיות לאומיות, אתה מדבר איתי על לשכת המסחר, מה אתה רוצה שנאשר והבעיות הלאומיות יישארו אני לא מבין? אנחנו מציעים הצעה פשוטה. אז יש בעיות כלליות שלא קשורות למסחר, שקשורות לעצם כלי הירייה האלה אתה מבין? ולכן צריך רישוי כמו אקדח רגיל. אנחנו רוצים רישוי, רוצים רישוי ורוצים הסדרה.

מה זה משנה? אם לא יהיה לך את החוק הזה אני כבר אומר לך, יסגרו לכם את כל המקומות, חבל לכם על הזמן, עם כל הכבוד ל- 100 עובדים או 200 עובדים שעובדים בזה,

זה לא עניין עסקי היושב ראש, זה עשרות אלפי שעוסקים בדבר הזה.

זה לא משנה כל עוד יש בעיה עם הדבר הזה, אז יש בעיה, אז תילחמו בהצעת חוק. אנחנו מבינים שיש בעיה, אבל רוצים פתרון שייטיב גם איתנו, לא רוצים לסגור. הפתרון הוא פשוט. לא רוצים לסגור את הכל ולהגיד לכו לעבוד, אנחנו 18 שעות בשבוע באגף ונגמר. לא רוצים לסגור שום דבר, רוצים לפתור לכם את הבעיה באופן מקובל, לא חד צדדי. כן חד צדדי רק לכם. סליחה מה זה חד צדדי רק לנו? חד צדדי, כדי לסגור אתה אומר לי 100 משפחות. מה יותר חשוב, ביטחון המדינה, מלחמה בפשע או - - אי אפשר להפעיל את הכלי הזה, עד היום לא ראינו כלי - - - שהוא יורה. אתה לא ראית אבל אחרים ראו. אז אנחנו רוצים לראות.

אנחנו גם לא רוצים לנהל את הוויכוח הזה אדוני היושב ראש. אתה לא ראית, אני לא צריך לראות יש אנשי מקצוע, אני לא צריך לראות, מה אני מומחה לכלי נשק? גם אנחנו לא, ואנחנו לא רוצים לנהל את הדיון הזה. אתם לא רוצים אבל אתם מנהלים, לא יעזור כלום רבותי, יש לכם עד אוגוסט, עד אוגוסט יהיה פתרון זה הכל.

אבל אתה אומר לאפשר דין רציפות, דין רציפות זה אומר להעביר את החוק בלי החזקה, וכאן הענף שלנו נתקע, זה העניין פה. לא נכון, למה אתה אומר דברים שאתה לא מבין בהם? דין רציפות זה אומר שלוקחים את ההצעה, דנים בה בוועדה, אתם תבואו לוועדה, תתענו את הטענה הזאת שאתה אומר, אם חברי הכנסת יקבלו אותה זה יהיה, אם לא יקבלו אותה אז זה לא יהיה ככה עושים. רגע סליחה אדוני, אני עוד לא חבר כנסת. זה לא בוועדה שלי.

היות וזה בוועדה לביטחון לאומי, אולי רגע נתמקד במה שוועדת הכלכלה כן יכולה לאשר? לא לא שנייה, תראה אם אתה תמשיך לבלבל את המוח בעניין הזה, אני פשוט יוציא אותך, אמרתי לך שכשיגיע הסעיף שאתה רוצה לתקן תגיד את הדברים שלך,

זה עניין נקודתי נכון? אנחנו נשקול את זה אין בעיה אבל חכה שנגיע לסעיף. מי קורא? ואם אתם לא מבינים אני לטובתכם לא לרעתכם, כי צריך לתקן את החוק פעם אחת ולתמיד, ולאפשר לכם ברישוי מסוים לעבוד זה הכל, אבל זה צריך תהליך, להתניע את התהליך הזה - - אנחנו ניהלנו את התהליך הזה חצי שנה מול האגף לרישוי ולא הטמיעו רבע דבר ממה שהצענו בשיטתיות, הקשיבו ולא הקשיבו, זה מה שקורה. הם לא חייבים א' להסכים לשום דבר שאתם מבקשים. אנחנו 20 שנה פה בארץ. לכן יש תהליך חקיקה שמה תטענו, אתם לא מבינים שאתם סתם מדברים?

אנחנו נותנים לך קצת רקע שתבין מה הצווים האלה, הרי הצו הזה הוא לטובת חקיקה היושב ראש אתה מבין. בסדר, אבל אני לא דן בחקיקה. אין בעיה אתה לא דן בחקיקה, אבל בסוף זה נותן לגיטימציה לכל הנושא. מי קורא? אז תתחיל לקרוא. עו"ד שאול ירס ממשרד הכלכלה. צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא , התשל"ט 1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, אני מצווה לאמור: הגדרות בצו זה - "כלי איירסופט" כלי המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכה וקפיץ לירי של כדורי חרס או פלסטי בקוטר של כ-6 מ''מ, כהגדרתו בפרט

93.04.002000/5 לצו תעריף המכס, לרבות אביזרים לכלי כאמור המסווגים בפרט מכס 93.05.990000/6 לצו תעריף המכס, שהוא אחד מאלה:

דמוי רובה מסוג M-16 ,M-4 ,AR-15 ובעלי מראה דומה,

דמוי רובה תבור TAR-21 ,X-95 ובעלי מראה דומה, (3) קנה, גוף עליון, גוף תחתון, מכלול ובריח של הכלי המפורט בפסקאות (1) ו-(2) "ייבוא אישי" כמשמעותו בסעיף 3 לצו ייבוא אישי, התשע"ט 2019, "צו תעריף המכס" צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז 2017. כן, יש לכם הערות על הסעיף הזה?

היות ולאחרונה באמת מאז שהצו לפני שנה וחצי נחקק, נכנס לתוקף, יש איסור באופן כללי, מאוד מאוד קשה להם לייבא, גם חלקי חילוף, גם כלים שלא קשורים אפילו למה שרשום בצו, אנחנו מבקשים אם אפשר להוסיף פה הבהרה, שהאיסור לייבוא מתייחס רק לאביזרים המפורטים בצו זה בסעיף 1. זאת אומר זה נשמע אולי לא כזה חשוב כי הצו מסביר בדיוק מה מותר, אבל זאת בדיוק הבעיה, פנינו מספר פעמים לרשות המוסמכת. אתה מדבר על חלקי חילוף? חלקי חילוף לא אישרו להם לייבא, כלים מסוג אחר לא אישרו להם לייבא, עושים להם חיים מאוד קשים ובסדר, אין בעיה הרשות המוסמכת עושה את עבודתה. מה הבקשה תסביר עוד פעם? להוסיף הדגשה, או להוסיף איזו שהיא התייחסות שאומרת, האיסור לייבוא מתייחס רק לאביזרים המפורטים בצו זה בסעיף 1. אבל זה מה שכתוב. לא, יש פרשנות שלהם שלא מאפשרים להם. הפרשנות מונעת להביא מחסניות וחלקי חילוף. אגב אדוני יש בעיה עם הפרשנות גם לגבי ה-דומיהם, כאשר אנחנו אומרים ודומיהם לגבי הכלים אני מתכוון, זה נתון לפרשנות, לפרשנות שלצורך העניין מישהו שלא מבין בנשק או בכל דבר כזה, יכול להתבלבל בין דגם שאסור לבין דגם שמותר, זה יוצר בעיתיות עם שיקול הדעת. רגע המל"ל איפה המל"ל? לא קשור אלי. לא זה קשור למל"ל דווקא, אבל גם הכלכלה יכולים לענות, הם צודקים בדבר הזה, כי בינתיים אתה מארגן אתם מאריכים את הצו כל שנה, לא נותנים פתרון, והם לא מסוגלים להביא חלקי חילוף. אדוני לא רק חלקי חילוף, גם דומיהם, הכלים עצמם, הפרשנות בעייתית.

דומיהם בוא נגיד זה עניין לרגולטור לקבוע אם מה שאתה מביא זה בסדר או לא, אני לא יכול להיכנס לזה, אבל לגבי חלקי חילוף או בכלל, כדי שעד שתתקנו את החוק ותאפשרו להם, תנו להם סיכוי, אז רק מועדונים יכולים להביא חלקי חילוף לא כל אדם, וגם הם צריכים להוכיח לכם שהם צריכים את החלקי חילוף האלה שיש להם עם מה לתקן, אז זה עניין של זה,

אנחנו עושים יותר מזה היום, אנחנו עומדים מול חובת ההוכחה מול הרשות המוסמכת, מקבלים שירות הכל בסדר, מתנהלים לפי נוהל. אז בואו תתנו לנו הבהרה בעניין הזה לפרוטוקול, שאתם תבדקו בקשות של המכונים האלה, אני לא יודע מה זה מועדונים, את הצרכים הספציפיים, ותתנו להם אופציה עד אוגוסט כן להביא את הדברים האלה, כי אחרת הם יסגרו מחר בבוקר, כי אם אין להם אז הם לא יכולים לעשות שום דבר,

במיוחד לאור זה שבעצם מי שהתמהמה זה משרדי הממשלה בחקיקה הזאת. שמי ריקי מימון ואני הרשות המוסמכת ממשרד הכלכלה למתן רישיונות נשק, צעצועים מסוכנים ומוצרים מסוכנים. אני רוצה להתייחס לטענה שעלתה פה, ראשית אנחנו מדברים פה בסך הכל על ארבעה חלקים שאסורים ביבוא, המצוינים בצו, והם לא מתייחסים לחלקים, אלא לחלקים שמהם ניתן להרכיב כלים שלמים האסורים ביבוא, אז זה אנחנו לא מאשרים בתכלית האיסור במסגרת הצו. יחד עם זאת חלקי חילוף ניתנים וניתנו לכולם, אלא אם כן בקשה לא הוגשה כנדרש והיה חסר משהו, ומשום כך הבקשה לא אושרה, הוגשה בקשה חלופית והיא אושרה. עד כה, כל מי שביקש חלקי חילוף והתנהל כראוי במסגרת נוהל יבוא, קיבל את כל מה שנדרש. אדוני אני רוצה להגיב על זה, שנייה רגע עמנואל, אני רוצה להגיב על זה קודם כל בנושא, פה הבעיה זה לא שלא מאשרים, מאשרים, העניין הוא זה הפרשנות, בסוף יושבת הרשות המוסמכת ועושה בסך הכל את העבודה שלה, היא צריכה לבוא, להסתכל על סוגים מסוימים של חלקים ולהבין מה זה,

זה יוצר לנו טרטור לוגיסטי מאוד גדול בבקשות, לצורך העניין היום כאשר אנחנו מגישים בקשה לרישיון, בעבר לא התבקשנו לפרט ברישיון סוגי כלים, זה מגביל את העיסוק שלנו.

אין בעיה, אז אפשר להוסיף סייג ברישיון עצמו ולאסור את כל מה שאסור בצו, לא צריך לבוא ולהביא אותנו לבחור סוגי כלים כאשר אנחנו מגישים בקשה של רישיון, זה מטרטר אותנו, זה הורס את יכולת תמרון שלנו ברכישה של כלים מסוימים, זה מעקב אותנו מבחינת חדשנות. פה מדובר עד אוגוסט.

לא משנה, אנחנו כבר שנה וחצי בסיפור הזה אדוני, הבעיה זה דומיהם. רגע גיא אני רוצה להשיב על זה בבקשה, שנייה עכשיו אתה דיברת אני רוצה להשיב. לעניין הזה הוא מחויב לתת את מספר הכלים שהוא מבקש. לא זה לא בעיה, זה לא קשור. מכיוון שיש חשבונית שמתואמת מול המכס בזמן הגעת המשלוח. מה זה קשור. מתוך כך הם נדרשים למספר ומספור. ריקי שנייה ריקי תקשיבי, אנחנו לא מנהלים חלילה ויכוח, אני מעלה כאן נתון עובדתי, כאשר קיבלנו רישיונות לפני הצו לא היה בהם הסתייגויות כאלה, היינו מקבלים רישיון, בוחרים את סוגי הכלים, מביאים אותם בלי לפרט יותר מידי, זאת עובדה. היום כשאנחנו מקבלים את הרישיון, פשוט מפורט ברישיון, 10 ברטה, 10 קלאצ', 10 זה ו- 10 זה, מגבילים אותנו בסוגים, אנחנו לא יכולים, אין לנו חופש תמרון, עכשיו אנחנו באים ואומרים יש צו. למה יכולת תמרון, למה אתה צריך תמרון? אני אומר לך למה כי יש צו, אסרתם לי גם ככה 90% מהדגמים הכי פופולריים שיש לנו, פגעתם בעבודה, למה לבוא ולסבך אותנו גם עם שאר הדברים, תנו לנו את המרווח לעבוד. אבל זה בדיוק העניין שהם לא יכולים לעשות את זה. זה בהסתייגות פשוטה אדוני, אם תאשר אתה מכניס הסתייגות פשוטה, שמה שאסור בצו דגמי 16M 4 ודומיהם פתרת את העניין, חלילה לא באים בטענות לגברת פה, זה לא העניין. אדוני היושב ראש, אני חייבת לומר משהו בעניין הזה ואני מסיימת את דברי, יש דברים שאנחנו לא יכולים לומר פה, שמשום כך אנחנו נדרשים שיפרטו היבואנים את הכמויות וסוגי הכלי. תבדקו את העובדים במכס שלכם שמבריחים בקונטיינרים.

כל הפירוטים, את מקבלת מה שאת מבקשת תמיד,

אנחנו ניתן לך כל מסמך שאת מבקשת, אבל להקל קצת את אופן הגשת הבקשה, את אופן הפעולה זה הכל. רגע, גם את ממשרד הכלכלה?

אני עורכת דין תהילה ורון, אני ממונה על התחום הבינלאומי בלשכה המשפטית, ואני רוצה שנייה קצת לעשות. לא, אין לנו היום זמן. קצת, אל תדאג אני לא אקח הרבה זמן. אני רוצה להגיד ככה, דבר ראשון אני חושבת שההערה הזאת בכל הכבוד היא לא כל כך קשורה לצו, יש עכשיו מצב שיש טובין אסורים ביבוא וטובין שהם ברגולציה, וזאת אחת הסיבות שבגלל נדרש - - אני לא מבין, מה זאת אומרת היא לא, למה היא לא קשורה לצו? אתם מושכים את החוק החדש כבר שנתיים, והם צריכים, שנה וחצי הם צריכים חלפים לכלים, אם אין להם חלפים אין להם עסק, אז עם כל הכבוד אתם יושבים במשרד הכל טוב ויפה, אבל יש אנשים שנפגעים מזה בדיוק באותה מידה, אז או שתסגרו להם את העסק גם כן, תגידו זה עסק לא חוקי כי יש לזה השלכות ונגמר הסיפור, זה הכל, מה אתם רוצים אני לא מבין? תתייחסו אליהם גם כן במגבלות שאנחנו מכירים אותם שאנחנו יודעים למה, וא' תנו להם החלטות מהירות, זה דבר ראשון ולא שלא ייקח זמן, ותבדקו דבר לדבר ותראו מה אפשר לאשר, מה שאפשר לאשר תאשרו. שיקלו עלינו בזמן, זה הבקשה. תקלו עליהם אי אפשר ככה, לפחות עד אוגוסט, אחר כך שיהיה אישור כלי ירייה תעשו מה שאתם רוצים, כל אחד לפי הבקשות שלו ונגמר הסיפור. אז אולי אני רק אתחיל את דברי אני אפילו לא אשלים כי זה באמת היה רק בהתחלה, אני רוצה רק לומר דבר כזה, חלקי חילוף מאושרים להם בהתאם כמובן לשיקול דעת - - מה זה שיקול דעת זה כותרת מאוד יפה. טוב זה מה שיש. כי זה מעצבן אותי, את לא שמת כסף מהבית. אני מבקשת מאוד לא לקטוע אותי ולאפשר לי להשלים את דברי.

יש ארבעה כלים חלקי חילוף, שמהם פשוט אפשר להרכיב ולכן הם אסורים. הבנו, הבנתי את זה כבר. דבר אחרון שאני רוצה להגיד זה, שיש לרשות המוסמכת יש מועדים בעצם לדון בבקשות, זה 14 ימי עבודה, על פי רוב היא משיבה בזמן הרבה יותר קצר מהימים האלה, אלא אם כן כמובן יש איזו שהיא בעיה. טוב, אז אני מבקש תלכו לקראתם איפה שאתם יכולים. אדוני בנושא באמת של אופן הגשה. לא, גמרנו אתה לא יכול לדבר מתי שאתה רוצה. אני יודע שלא, זה מאוד חשוב פשוט, לא מתנגדים לצו, אבל תקלו עלינו את אופן העבודה. הבנתי, אז אמרתי להם שיקלו עליכם. תמשיך לקרוא בבקשה. סליחה אם אפשר שנייה אחת להעיר?

אני לא הגבתי בכלל, אני חייב להגיב על זה. למה, להגיב על מה? אתה רוצה לחזור על דברים שאמרו? לא, על הנושא של החלקים אני חייב להבהיר פה משהו.

לא המכס ולא משרד הכלכלה, אף אחד מהם, תסלחו לי, אף אחד מהם לא מומחה לנשק, זה חונה אצלכם באיזה חטא שהמדינה קמה אי שם בקום המדינה, זה עדיין חונה אצלכם וזה טעות חמורה. הם לא מבינים בנשק, אתה לא יכול להגיד שרסיבר עליון ורסיבר תחתון, מה ההבדל בין MPX ל- 16M, לתבור או ל- 36G, אף אחד פה שיושב בשולחן חוץ ממשטרת ישראל ואדון - - - שראיתי אותו פה איפה שהוא, רק הם יכולים להבדיל. כשאנחנו מביאים חלקים למכס הם לא יודעים להבדיל, ואז מתחילים סיפורים אם זה כן אם זה לא, ופה באמת פה צריך לשנות את הצו. יש פה נציג של המכס בכלל?

אף אחד מהם לא יודע. המכס מתייעץ עם המשטרה ועם משרד הכלכלה. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך אני לא מבין, זה רק צו. אני רק אומר שבצו נדרש באמת לדייק ולהעיר, שמדובר רק בחלקים האל, רק לכלים האלה, כי אז זה באמת נתון לפרשנות של אנשים שלצערי לא מבינים את העולם הזה עד הסוף, וגם כשזה מגיע למכס כבר קרה שגם חודשים זה נתקע, כי ניסו להבין לאיפה החלק הזה שייך, ואז צריך להביא מומחה חיצוני בתשלום למכס, כדי שיגיד להם אם מדובר באמת בחלק הזה או לא. תמשיך לקרוא בבקשה. איסור ייבוא כלי איירסופט 2. (א) לא ייבא אדם, לרבות בייבוא אישי, כלי איירסופט.

על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת לעניין ייבוא כלי איירסופט, רשאית לתת רישיון ייבוא לייבוא של כלי איירסופט המיועדים למערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה, לעניין סעיף זה, "מערכת הביטחון" כל אחד מאלה: (1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו, (2) יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחומי ביטחון המדינה, (3) צבא ההגנה לישראל, (4) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים. תוקף 3. תוקפו של צו זה עד יום כ"ח אב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023). כן מה רצית? ביקשנו להוסיף, כדי להימנע ממצבים שבאמת אין לזה בסיס של נקרא לזה דאגה ביטחונית, הצענו שלפחות יתאפשר להוסיף סעיף של יבוא לטובת מטווחים, זאת אומרת זה יובא לטובת מטווח, זה עסק סגור, הכלים לא מיועדים למכירה, ביקשנו והצענו את ההצעה, להוסיף הרשות המוסמכת לעניין ייבוא כלי איירסופט. משטרה יש לכם משהו להגיד פה? עורך דין עידן כץ ממשטרת ישראל מהייעוץ המשפטי, אנחנו כמובן מתנגדים לתוספת הזו, אנחנו יודעים שחלק מהזליגות של הכלים גם הגיעו מהמועדונים עצמם ועסקים כאלו ואחרים, מבלי חלילה להטיל דופי בחברי פה בשולחן, ולכן אנחנו חושבים שזה בדיוק חוטא תחת המטרה והתכלית של המצב הזה. הפיקוח הוא כל כך הדוק היושב ראש, שברגע שריקי מאשרת לצורך העניין לאיזה שהוא מטווח היא יודעת בדיוק איפה הכלים נמצאים, עכשיו אם זה לא מיועד למכירה, בן אדם מבקש כלים לעסק שלו. אתם מבינים שזה עד אוגוסט או לא? לא זה לא משנה, זה תהליך שנמשך יותר משנה וחצי. לא יהיה יותר מאוגוסט, אז הנה אני מודיע לכם, עד אוגוסט. למה לא להוסיף את זה זה יאפשר לפחות למטווחים לעבוד. אני הביטחון שלכם, אני אמרתי לכם פה שעד אוגוסט. כן, כמו מיכאל ביטון. אז תביא את מיכאל ביטון לפה, אז אני אומר לכם, עד אוגוסט אני ארצה לבדוק אם תהליך החקיקה מתקיים, אם הוא לא מתקיים בגלל בעיה של הכנסת אני אתן להם אורכה,

לא אתן להם אורכה. אני מבקש, אנחנו רוצים שהיום נגיע לאיזו שהיא החלטה.

הנושא של בטחון המדינה גם חל עליכם לא רק עלינו, אתם באים ואומרים לי בטחון כזה ואחר מקובל עלי, אבל אתם תעשו את העבודה, אז לא יכול להיות רק תבואו אלינו בטענות, בגלל ביטחון המדינה תתנו עוד אורכה ועוד אורכה, אתם את העבודה שלכם תעשו מהר ואנחנו נסדיר את זה כמו שצריך, זה לא חד צדדי פה, יש לכם את ביטחון המדינה והמשטרה וכו', ואז אתם באים ואומרים תנו לנו אורכות ועוד אורכות בגלל הבעיה, תעשו את העבודה, ועל זה אני הביטחון שלכם בעניין. אני מבקש שאם נצטרך, תקיים דיונים בנושא הזה. אני לא דן, כי אני לא הוועדה שדנה. אנחנו מדברים על הצו, אם הדברים בצו לא ילכו במוסכם אנחנו רוצים שתכנס ועדה.

אני מבקש רק אולי דבר קטן שאני רוצה, הנושא של דומיהם, אני רוצה שנציגי המקצוע יגדירו מה זה דומיהם, על מנת שהדברים יהיו ברורים, דומיהם זה דבר כללי. בעלה מראה דומה. מראה דומה, אני רוצה שאתם תבהירו מה זה מראה דומה, אתם לא חייבים עכשיו להבהיר, אבל אני מבקש. לא בנוסח הצו. לא בנוסח הצו, אני רוצה שאתם תגדירו מה זה דומיהם, תשלחו מכתב לוועדה שיפורסם מה זה דומיהם, אנחנו מדברים עד אוגוסט נכון, אז עד אוגוסט תגדירו מה זה מראה דומה. אני מקבל את הטענה הזאת שזה כללי מידי ואתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הנושא הזה של המכס ששמעתי, גם בזה אני רוצה שתעשו הבהרה איך אתם פותרים את הבעיה, אתם קושרים את זה למכס עם כל הכבוד, המכס לא מומחים לשום דבר, הם מדברים על כסף, לא על שום דבר אחר. רגע דבר שלישי, הנושא שהם טוענים שמשרד הכלכלה לא מבינים בכלי נשק האלה אלא כלי ירייה מבינים בזה, ומכיוון שאנחנו יודעים שזה הולך לעבור לכלי ירייה, אז שהם גם כן, כל בקשה שתהיה שיתנו את חוות הדעת שלהם, ובמהירות, אם זה מתאים או לא מתאים, כדי לפתוח את שלושת הבעיות האלה שהם בעצם בצינור של הייבוא, הם עושות בעיות. הנושא של המטווחים. הערה נוספת, מה שהגיע לפני. לא אני לא יכול,

לא, מה שהגיע לפני לצורך העניין.

אני מחויב למשטרה.

לא מה שהגיע לפני הצווים, לפני הצו הראשון שיושב במכס. לא יודע, מה זה? לי יש מטען לצורך העניין. אני לא יכול לתת הוראות למשטרה. לא לא אין פה עניין של הוראות למשטרה. אז בסדר, אז המשטרה תבדוק. פקידי המכס נמצאים באולם? לא אין בדקתי. תוכל להתייחס לפירוט הרישיון לבעיה שהצגתי קודם?

תוכל להתייחס לנושא שהצגתי בפניך לבחירת הכלים ברישיון בעקבות הצו, זה דבר שנכנס בעקבות הצו, זה משית עלינו עוד רגולציה. אני לא יודע על מה אתה מדבר? אני מדבר איתך על הנושא שכאשר אני מקבל רישיון, ני נדרש בתוך הרישיון לפרט כמויות וסוגי כלים, זה לא היה, זה לא היה אף פעם בתוך הרישיון, וזה מסרבל, כי אם אני היום נכנס לספק להזמין ממנו משהו, אני מוגבל במה שאני בעצם ביקשתי מראש. אמרנו דברים חדשים, תקשיב, תקשיב. לא זה קשור לצו. קשור לצו, זה גם מראה דומה, אז אמרתי להם שיבהירו מה זה מראה דומה, אז תדעו בדיוק מה להביא ומה לא להביא. לא, פשוט להסיר את המגבלה עצמה. המשטרה, מה קורה עם יבוא שתקוע במכס שהיה לפי הצו הקודם, יש דבר כזה? יש לי 60 כלים שתקועים, ניסיתי לשחרר. לא אבל אנחנו לא פותרים פה את הבעיות. לא אבל זה בגלל הצו זה לא מראה דומה, לא מראה דומה. מספיק, זה לא בקשות פה לפתור בעיה אישית.

זה לא בעיה אישית זה בעיה כללית, אני לא היחידי אדוני. אני רק רוצה להבהיר, הצו שלמעשה עכשיו מובא לאישור הוועדה, הוא בנוסח מדויק, אותו נוסח של הצו שנקבע ב- אוקטובר 2021, לא יודע למה בחרתם בטכניקה.

יכולתם רק להביא שינוי תאריך,

אדוני, אני רוצה לחזור על מה שביקשת לעניין ההתייעצות עם המכס מול משרד הכלכלה, אני מזכירה שאנחנו כמשרד לביטחון, אין לנו אחריו - - לא יודע, מישהו שיעשה את זה, כי מה שהם אומרים המכס תוקע את הדברים גם כן.

סיימנו, סיימנו יש לי עוד דיון, סיימנו מספיק. פשוט בצו הראשון היושב ראש הורה לשחרר מה שהגיע לפני הצו אתה מבין, ובפועל זה לא בוצע. חבר'ה אני לא תלונות הציבור. לא תלונות הציבור,

היושב ראש הקודם הגדיר בצו לשחרר מה שהגיע לפני. יש מבקר המדינה, לא היה צו. לא, הוא אמר מה שהגיע לפני הצו לא יחול עליו הצו. זה אותו הצו, זה לא

זה לא רלוונטי, יש יועץ משפטי. מה הבעיה אני לא מבין, הבקשות שביקשתי יש איתם בעיה? איזה בעיה יש איתם? עם הראשונה אין בעיה כמובן, אין בעיה. אז תעשו הבהרה תוך 30 יום. נבהיר מה זה מראה דומה.

לגבי הנושא שנעביר כל בקשה למשרד לביטחון הפנים, לנו כמשרד הכלכלה אין בעיה, תיכף ישראל מביטחון פנים ירצה להגיב על זה. מה יש להגיב אני לא מבין, אתה לא רוצה לבדוק?

אני מוכרח לומר דבר פשוט, אנחנו עובדים על פי חוק, תחומי אחריות היום בנושא של איירסופט הוא תחת מה שנקרא חקיקה שמצויה באחריות משרד הכלכלה, אנחנו מסייעים, ריקי והצוות שלה עובד איתנו בשיתוף פעולה, ואנחנו מסייעים בכל דבר ועניין, אבל עד שלא יוסדרו תחומי החקיקה החדשים שמשיתים את האחריות על המשרד לביטחון לאומי, אני לא יכול להתחייב על החובה, הסיוע קיים הרבה מעבר ליום יום, אני אומר את זה בצורה ברורה. לא, תסלח לי, אתה לא צודק פה עם כל הכבוד למה שאתה מבקש מהסיבה הפשוטה, לפי החוק הקיים הצעת החוק הקיימת זה עובר אלייך, רגע, והיום עיכבתם את כל הנושא של - - זה אתם, עזוב כנסת באמת עזוב, גם עכשיו זה טופל בכנסת מהר מאוד, אתם לא זזים. אז במצב הזה, חלק מהעיכובים שלהם וחלק מהבקשות שנדחות קשורות אליך, אז אני רוצה שתיתן חוות דעת מהירה לגבי כל בקשה, מה הבעיה אני לא מבין, מה הבעיה עם זה? תחליט, מה אתה רוצה אני לא מבין, תן להם חוות דעת מהירה כדי שידעו מה לאשר, היא לא יכולה לאשר שום דבר בלי חוות הדעת שלך, אתה יודע את זה? זה לא המצב היום, יש לה סמכות מלאה, היא גם מפעילה יועצים ואנשי מקצוע, היא לא צריכה את הסיוע שלנו, אנחנו מסייעים. היא יכולה לאשר רק מה שזה פשוט, לא אתה לא סייע אתה תיתן חוות דעת, זה מה שאתה תעשה, אתה צריך לתת להם חוות דעת כי זה נושא בטיפולך, באוגוסט זה כבר יהיה שלך, בכלל הם לא ידונו בזה, כרגע זה לא, באוגוסט זה עובר אליך כמו כל כלי נשק רגיל, אותו דבר, מה אתם רוצים אני לא מבין, מה הבעיה לתת להם חוות דעת, כדי שהם ידעו שמה שהם מאשרים זה בסדר גמור מבחינת החוק שהולך להיות, מה הבעיה עם זה? למה אתה נגד זה?

תביא להם חוות דעת על כל בקשה אבל באופן מהיר, כי אתם אשמים, לא משנה עכשיו היה בחירות או לא, אשמים, תפסיקו להתייחס לזה, אני לא מבקר המדינה, אתם אשמים שהחוק הזה לא קיים, וזה באינטרס שלכם, מה אתה רוצה שיביאו משהו? הרי תחשוב על התהליך, ברגע שהחוק הזה עובר, אתה צריך לאשר את כל הכלים מחדש, לראות שבאמת הכלים האלה עומדים בתנאי החוק החדש. מה אתה חושב,

ברגע שהחקיקה תעבור נערכנו, הקדמנו תהליכים. בתנאים שלך, אתה צריך לכל בקשה חדשה לבדוק אותה שהיא תעמוד במה שאתם רוצים בחוק החדש שיהיה,

מה הבקשה הנושא השלישי? עם המכס, כן יש בעיה עם המכס אני רואה את זה. אנחנו לא כל כך הבנו מה צריך עם המכס, אני רוצה רגע להגיד איך אנחנו מכירים את התהלים, למכס יש את אגף הביטחון שלו, הוא מונחה על ידי המשטרה, הוא יודע לזהות דברים, כשהוא לא יודע לזהות אז הוא יודע לפנות למשטרה. הבעיה שאתם לא צריכים, תראי אתם לא צריכים אותם לבקשות שכבר אושרו בעבר אין בעיה, אבל אם משהו שאתם לא יודעים להגיד אם זה כן או לא אז תתנו, אנחנו תמיד פונים למשטרה, אבל אדוני ביקש איזו שהיא הבהרה שאנחנו נכתוב על המכס, אז רציתי לתת את ההבהרה הזאת כאן.

שהמכס יש לו את אגף הביטחון שלו, הוא יודע לבדוק. חבר'ה, המכס עד שהוא נותן החלטה אנחנו נגיע לספטמבר לא לאוגוסט.

שואל אותך שאלה. אני לא רוצה לענות לך. אתם עובדים אצלנו חברים. אז אני יודעת שהמכס יודע לבדוק את הדברים האלה, וכשהוא לא יודע הוא יודע לפנות למשטרה, אני לא מצליחה להבין את הבקשה מה בדיוק צריך להבהיר. אתם רוצים שאנחנו נכניס סעיף שהמכס צריך לענות תוך שבוע? זה מה שיהיה. לא, רק תגיד לי מה להבהיר, אני עדיין לא מבינה.

אנחנו לא במאה אחוז מבינים מה אדוני מבקש. יש עיכובים במכס שקשורים לזה שלמכס אין שום ניסיון בתחום ואז הוא עושה סדרת בדיקות. של הכלים המותרים? של הכלים המותרים, ברגע שאתם אישרתם והם יבאו את אותו דבר, צריך לעשות בדיקה שמה שהם יבאו זה מה שאישרתם, זה לא דבר שצריך לקחת חודשיים. אין עיכובים כאלה. הם אומרים שכן. ביטון זה פשוט לא נכון, זה לא נכון. כשיש עיכובים במכס - - בסדר אין בעיה, הנושא הזה של המכס תבדקו את הטענה, תבדקו את הטענה הזאת ואם אין אז אין, אבל אם יש תתקנו את זה, שהמכס בסך הכל מה שהוא צריך לעשות זה בדיקה זה מול זה, אם יש משהו שלא אושר המכס לא צריך לאשר את זה, בוודאי אין ויכוח, אבל אם זה כל מה שאישרתם, אז זה צריך להשתחרר צ'יק צ'ק, הם ישלמו את המכס והמכס זה רק כסף, מה יש פה במכס.

אנחנו נצביע על הצו, מי בעד? הצבעה אושר.

אני חוזר על העניין שעד אוגוסט אנחנו רומים לראות את החוק הקיים, אלא אם כן אתם אשמים, אם אתם לא תביאו את הכל כמו שצריך, אל תבואו אלי,

אז מה יקרה אחרי זה סליחה היושב ראש?

ומה אז אנחנו חוזרים?

אני לא עובד אצלך, אז תקשיב טוב, אני לא עובד אצלך ואל תיתן לי התניות הבנת? אני שואל שאלה לגיטימית. אתה שואל אני לא חייב לענות לך. וחבל מאוד שאתה אומר את הדברים. כי אתה מגזים, אני אומר לך שאם לא תצליחו להתניע את זה אני לא אאשר לכם, אני אומר את זה גם למל"ל, איפה המל"ל, אתם תדאגו שהם יסדרו את העניין הזה, גם שהמשרד לביטחון לאומי הכל שיעשו את זה מהר, שיזוזו מהר, מה זה הדבר הזה, מה שאתם אומרים אתם צודקים, אבל גם הם צריך לעזור להם קצת, אז או שתגידו להם שיש להם צווי סגירה על הכל ושכולם יהיו מבסוטים ונגמר הסיפור, הצד שלכם, בסדר? הדיון הסתיים. הישיבה ננעלה בשעה 10:41.